בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ב בשבט התשפ"ג 13 בפברואר. אנחנו נתחיל עם הרביזיה על החלטת הוועדה בדבר תיקון תקנות הכנסת בנושא המועד לבחירת נציגי הכנסת בוועדות לבחירה או מינוי של נושאי משרה שיפוטית. דחיתי את הרביזיה להיום מאחר והבטחתי לחברת הכנסת אפרת רייטן לנמק. בקשה גברתי.

בוקר טוב, אדוני יושב הראש. היה לי חשוב לבוא ולהשמיע את עמדתי כחברה בוועדה לבחירת שופטים, עדיין. אני מבינה את הבקשה לדחיית המועד של בחירה חדשה של החברים בוועדה לבחירת שופטים הואיל וברגעים אלה הקואליציה עושה את המאמצים לשנות את כל התפיסה סביב הוועדה לבחירת שופטים וסביב חוקים אחרים.

ההצעה כרגע דוחה בעוד שלושה חודשים את הבחירה של החברים לוועדה לבחירת שופטים, היא בעצם משאירה בתוקף את הרכב הוועדה הנוכחי. אני עדיין חברה בוועדה, וגם שמחה רוטמן חבר בוועדה. מדובר בכלי ריק, כי אתם לא מוכנים לתת לוועדה הזאת להמשיך לפעול, לרבות ועדות המשנה שלה. יש שתי ועדות משנה לוועדה לבחירת שופטים, כשכל ועדה כזאת מורכבת מנציג הכנסת, מנציג בית המשפט ומנציג לשכת עורכי הדין. אנחנו הבאפר הראשוני, אנחנו הקולטים של אותם מועמדים מבחוץ שמציגים את המועמדות שלהם לשפיטה, אנחנו הסנן הראשון.

בוועדת המשנה לא העברנו את השלב הראשון של אותה מועמדת שקשורה בפרשת אבי חימי. יושב ראש ועדת החוקה, עוד לפני שהפך להיות חלק מהקואליציה, פנה כדי שוועדות המשנה ימשיכו לפעול גם בתקופה הזאת, כי יש שם מועמדים שהגישו את הטפסים שלהם ב-2018 שעדין לא הגענו אליהם. בגלל אי היציבות הפוליטית וכל הבחירות שהיו אי אפשר היה לכנס את הוועדות. אנחנו במשך שנה וחצי קיימנו כל שבוע,

ישיבה מאוד-מאוד ארוכה,

שבה ניסינו לצמצם את הפער הזה, את הפקק של המועמדים. כל אחת מהוועדות ראיינה כ-150 שופטים, מועמדים, כדי לזרז, כדי לתת לאותם אנשים שהגישו כבר כל כך מזמן. דמיינו בינתיים מה קרה להם בחיים - התקדמו, התפטרו. בטח החיים שלהם השתנו בשלוש-ארבע השנים האחרונות. בגלל אי יציבות פוליטית "תקענו" אותם מלהגשים את חלומם ולהתקדם הלאה. אני חושבת שצריכה לצאת מכאן איזו שהיא קריאה ברורה, כשגם בכך, למיטב הבנתי, תומך יושב ראש ועדת החוקה. פניתי במכתב לשר המשפטים בעניין הזה, במיוחד אחרי שראיתי באותו יום שפניתי שהוא מתייחס לוועדה הקיימת כוועדה פסולה. הוא השתמש במילה "פסולה". אני לא מכירה בחוק או בתקנון איזו שהיא החלטה ביחס לזה שפסלו או לא פסלו את הרכב הוועדה הנוכחי. אני חושבת שהוא אמר או ציין דברים שאין להם בסיס. הוועדה הזאת לא פסולה כל זמן שהחוק קיים. אפילו עכשיו, כשאתם מתקנים את זה, לא התייחסתם להרכב הוועדה. אם אני מבינה נכון, אין התייחסות לכך שהוועדה יכולה או לא יכולה להמשיך לפעול. אנחנו רק מאריכים בעוד שלושה חודשים. התיקון שאנחנו עושים בתקנון הוא החלק הפחות קריטי לעומת מה שקורה בוועדת חוקה. אנחנו רוצים שתהיה הלימה בין מה שאנחנו רוצים להעביר בוועדת חוקה ובמליאה לבין הבחירה, אנחנו רוצים שזה יתיישב אחד עם השני. אני לא חושב שהאירוע הגדול הוא פה. שינוי התקנון מתיישב עם מה שקורה. אנחנו נותנים אפשרות של שבעה חודשים במקום ארבעה חודשים. אני לא שפטתי אם זה קטן או גדול. בעיני כל דבר הוא מהותי, כי הוא חלק מהמארג של מה שמכונה "הרפורמה". ברור לחלוטין שגם מה שאנחנו עושים כאן שייך והוא חלק מהמארג של הרפורמה. בוודאי. כל זמן שלא קבוע בשום מקום שהוועדה הזאת לא יכולה להמשיך לפעול, וכל זמן שהיא לא פסולה כי היא נבחרה כדין ואנחנו נמצאים שם כדין על ידי הכנסת שבחרה אותנו - אנחנו צריכים להמשיך ולפעול בעניין הזה. אין התייחסות לכך במה שאתם עושים כאן היום. אני חושבת שהדברים האלה צריכים להיות ברורים. העליתי רק כדוגמה את ועדת המשנה. היום חסרים לפחות שמונה תקנים בכל הערכאות האחרות. גם אם עכשיו היו את אותם שמונה תקנים, אנחנו יודעים שביחס למדינות אחרות מספר השופטים במדינת ישראל פר נפש, פר אוכלוסייה הוא מאוד-מאוד נמוך. אנחנו עכשיו תוקעים את זה במובן זה שאנחנו לא ממלאים את התקנים החסרים. מבחינת הוועדה, שמחה רוטמן עדיין נציג, שר המשפטים עדיין נציג, ואפשר לפי הדין היום לזמן את הרכב הוועדה גם כשהוא בחסר, גם כשאנחנו בהרכב חסר. זה שהשרה לשעבר שקד, שהייתה חברה בוועדה, כבר לא נמצאת בכנסת, לא מונע מהוועדה להתכנס על פי דין. גם את עדיין חברה, כן?

יש כאן אופציות שמבחינת הציבור והציבוריות צריך להתייחס אליהן, לא להיות רגע אטום. הן יוכלו להתכנס. אתם אכן יכולים להתכנס, זו המשמעות של הארכה. אם שר המשפטים רוצה - - שר המשפטים לא רוצה. אתמול הנשיא דיבר על כך שיש ועדה שהדירה מזרחים והגיע הזמן שנשנה את הוועדה.

זה לא נוגע לדיון הזה. רוצים להקים ועדה חדשה. אני מסרבת בתוקף להיגרר לדיון על ה-DNA של הבן אדם, זה פשוט ביזיון, במיוחד כשהייתה ממשלת נתניהו כל כך הרבה שנים שיכלה לעשות את הדברים האלה. זה מה שהנשיא אמר. צר לי שאת אומרת כך על נשיא מדינת ישראל. אני מכבדת את חבר הכנסת סעדה,

אני מכבדת את ארבעת השופטים לעליון שבחרנו השנה שאתם יכולים לבדוק את ה-DNA שלהם, אם אתם רוצים לראות מאיזה מוצא כל אחד מהם הגיע, אם אתם רוצים לראות מה דתם ומה העדה שלהם. כמה אפשר להתנשא על ציבורים שלמים במדינת ישראל שהנשיא אומר שהדירו אותם? את מזלזלת בהדרה שלהם, את מזלזלת בהם. מדובר על 11 שופטים בלבד ב-75 שנות שיפוט. הפגם הוא בכך שמאריכים את התקופה הזאת. עד כמה שאנחנו בדקנו, לא היה תקדים עד היום לשנות את האירוע הזה. היו כאן ממשלות וקואליציות שרצו לעשות רפורמות כאלו ואחרות, רק הן לא העזו לתקן את התקנון בסעיף הזה, שזה מה שכרגע אתם עושים. תיקנו את התקנון בסעיפים אחרים שהיה להם צורך.

לא עשו את הרפורמה. היו הרבה מאוד ניסיונות, כולל הרפורמה של השר נאמן. גם אתם בכנסת הקודמת שיניתם.

לעשות תיקונים מהותיים כל כך בחוקי יסוד, בעיני זה חמור מאוד, אני תמיד אומרת את זה. לפני הצבעה אני רוצה התייעצות סיעתית. (הישיבה נפסקה בשעה 09:18 ונתחדשה בשעה 09:23.) מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרביזיה לא אושרה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023, לפני הקריאה הראשונה. ינמק ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. אנחנו מבקשים מהוועדה לקצר את לוחות הזמנים בהנחה לקריאה ראשונה של טיוטת תיקון חוק משק החלב. תיקון החוק הוא בהמשך להסכם שנעשה ב-2022 עם ענף החלב ומשרד האוצר כדי להפחית במחיר המטרה לחלב. מחיר המטרה לחלב זה המחיר שהמחלבות משלמות לרפתנים וממנו נגזרים המחירים המפוקחים. אנחנו מציעים מנגנון שיפחית את מחיר המטרה. מאחר והמחיר הוא רבעוני והרבעון הראשון כבר נכנס לתוקף, אנחנו מבקשים לנסות להקדים ככל שניתן את קידום החקיקה. אחר כך גם נידרש לקדם תקנות. מי בעד מתן הפטור? הצבעה אושר. בקשת הפטור אושרה פה אחד. בקשה בדבר סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98. לאורך הכנסות היה נהוג לאפשר סעיף 98 ביחס להוראות שעה בשל מועד הפקיעה שלהן. כאן הפקיעה שלהן היא ב-15.2, שזה עוד יומיים, לכן העניין דחוף ומהווה מקרה שמצדיק את השימוש בסעיף 98. בכנסת הקודמת התקבלה החלטה לגבי כל הוראות השעה שיחול עליהן סעיף 98, קיצור זמן הדיון, ואני מביא כרגע שלוש. הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים (תיקון מס' 2), והצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. שלוש ההצעות יידונו בקריאה השנייה והשלישית היום. ההצעה הראשונה מקבלת פטור מחובת הנחה לפי סעיף 88 בתקנון הכנסת.

הסתייגויות ובקשות רשות דיברו יימשכו בפרקי זמן מקסימאליים כלהלן: הצעת חוק ייעול האכיפה, שזה סעיף 1 שעתיים, הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים שלוש שעות, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, שזה חוק שגם האופוזיציה מתנגדת וגם יש בו יותר סעיפים שש שעות. הסיעות שחבריהן הגישו הסתייגות ובקשות רשות דיבור יקבעו את חלוקת הזמן וסדר הדוברים. יובהר כי רשאים לדבר רק חברי הכנסת שהגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור. במקרה של העדר הסכמה בדבר חלוקת הזמן, תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36ב לתקנות, יתקיימו על כל אחת מהצעות החוק לא יותר מהצבעה אחת שמית שהתבקשה על ידי הממשלה או על ידי חברי כנסת מסיעות הקואליציה או רובם מסיעות אלו, ולא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על ידי חברי כנסת מסיעות האופוזיציה או רובם מסיעות אלו, בקריאה השנייה והשלישית יחד. יושב ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימאלי גדול יותר של הצבעות שמיות, ומספר זהה לשני הצדדים. החוק הנוסף נמצא עדיין בוועדת חוץ וביטחון, לכן יכול להיות שנתכנס שוב בשביל להפעיל גם עליו את 98. אני אנסה לפני כן עם האופוזיציה - זה חוק שהם לא מתנגדים - להגיע להבנות לגבי השעות בחוק ללא 98. אם לא תהיה ברירה - כמו שאמרתי, זה מסתיים בעוד יומיים - נגיש.

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות הוגשו הסתייגויות ורשות דיבור שהיו מאפשרות זמן דיבור של כשמונה שעות, להצעת חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור שהיו מאפשרות זמן דיבור של כ-73 שעות, ולהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוגשו הסתייגויות ובקשות לרשות דיבור שהיו מאפשרות זמן דיבור של כ-20 שעות. מי בעד ההצעה של סדרי הדיון, מי נגד, מי נמנע?

ההצעה אושרה פה אחד. הישיבה ננעלה בשעה 09:30.